בוקר טוב, היום יום חמישי.

כדרכנו בקודש בכנסת לא סבירה, אנחנו מתכנסים 11 יום לפני הבחירות.

אבל מה לעשות, תמיד לומדים...

אני רק אסביר שבחודש פברואר אושרו פה בוועדה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית). יש תקנות מכוח הסדרי הקורונה, שקובעות הגבלה על מספר הנוסעים באוטובוסים,

מכיוון שיש הגבלה על מספר הנוסעים,

והתגבור נעשה לעתים עם אוטובוסים בין-עירוניים,

יכול להיות שאתה מסביר טוב, אבל אנחנו נכשלנו. מה שמבקשים כעת זה להאריך את התקנות האלה, שהן מקלות. הבקשה שהוגשה לוועדה היא עד 3

להבנתנו, הן לא הופעלו, כלומר: עד היום לא היה צורך בתגבור הזה ובהקלות, כי חברות האוטובוסים הסתדרו עם האוטובוסים. לכן אנחנו לא רוצים לתת

תודה רבה. חיים,

שבפעם שעברה כשהעלינו את הבקשות שהועלו פה עכשיו, בהתחלה משרד התחבורה אמר לנו שאי-אפשר לתת עדיפות לאנשים עם מוגבלות, כי אם הנהג ירצה להכניס את הנכה קודם לכן, יפוצצו אותו במכות, שתבין את

והנה כאן קיבלנו כבר הצעה של מפעיל אחד, שמבקש לתגבר את האוטובוסים שלו בבית שמש. יש שם תחבורה ציבורית באמת מאוד עמוסה. בין היתר